חברות וחברי הכנסת,

הודעה למזכירת הכנסת. בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני

של חבר הכנסת עופר כסיף, בנושא: זימון לשימועים משמעתיים. חבר הכנסת כסיף, אתה מוזמן לגשת למיקרופון, וברגע שסגן השר יגיע לדוכן, להציג את השאילתה.

שפוגעים ביהודים ובערבים,

בלי בושה, בתקשורת הבין-לאומית,

אתה פשוט ביזיון. ותראה איזו דמוקרטיה יש לנו,

יציאה נגד השליט,

נגד הממשלה, זה חלק לגיטימי והכרחי במשטר דמוקרטי. זה מה שאופוזיציה צריכה לעשות.

גאה להיות שייך לרשימה שהיא אופוזיציונית ופועלת למען כל החברה הישראלית

מותר לפנות לעולם וחובה לפנות לעולם. במילים אחרות, מה שאתה אומר, שהדמוקרטיה, הבנתי. חובה לפנות לעולם. כאשר המדינה שלך,

אתה צריך

כל שכן חבר פרלמנט, שנוסע למדינה אחרת במטרה לשכנע אותה לכפות על המדינה שלו עמדה שונה ממה שהממשלה שלה או הציבור שלה בחרו.

אדוני, זה, בכל הכבוד, הפוך מדמוקרטיה לגמרי, לא, אדוני, אתה, דבר שלא מקובל, ומקומו לא יכירנו באף

ולאזרחיה וביקורת קשה על ממשלתה. אני אמשיך ולא אפסיק.

נא לשבת.

אני רוצה לענות על דברי הבלע של המתועב הזה שיוצא

השחיתו ציוד, הטילו אימה על הצוותים הרפואיים, שנאלצו להסתתר, אגב, אלה שנאלצו

מהבירור שלי, הם דווקא ערבים, שהם חלק מהצוותים הרפואיים בבית

במהלך, סגן. סגן. כבוד סגן השר. סגן השר, כן. כן. אני לא לוקח כבוד שאינו מגיע לי בשלב

מדוע משרד הבריאות מנהל הליך, מקביל, אם אפשר לומר, תחרותי ביחס לשירותים להפעלת מערך הדגימות לנוסעים הנכנסים לנתב"ג? חבר הכנסת מרגי, אתה עשית לי שירות בשאילתה הזאת.

בידודים, לוודא שהכול קורה, חקירות, הכול כדי לסגור מעגל מול הווריאנטים. יש יחידה כזאת, והיא מבוטלת מ-1 ביולי. לא צריך. אין

אני מצטרף לכל נורות האזהרה. השאילתה נסבה ככה: מלכתחילה אני מסכים לתפיסה שמשרד הבריאות היה צריך לנהל את זה,

כיו"ר ועדת הכלכלה, יודע כמה פעמים דרשנו שהתהליך הזה כבר יתקיים בנתב"ג, ברשות שדות התעופה, וזה זחל וזחל. סוף-סוף יצא מכרז, היו חריקות איתו,

במקום הפנוי של סיעת העבודה. זו הודעה בלבד, ואין צורך בהצבעה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת קארין אלהרר. לשם

אוריאל בוסו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, סגן השר,

ראיתם קודם את הצעקות ואת הניסיון להצטדק של חבר הכנסת כסיף. אתמול אני קיבלתי אין-ספור הודעות

גם גופי

אני שומע עיתונאים שהם בעצמם יותר ויותר לוחצים, הם לא מביאים את מה שנשיא ארצות הברית מדבר,

הוא מבקש דחייה. אתה שומע פתאום את הלחץ

הכנסת,

השרה, תפסיקו לחפש תמונת ניצחון ותתחילו לחפש ניצחון ממש. לא התמונה היא החשובה אלא התוצאה

ימים שאנחנו בעצם נאבקים על קיומם של אחינו היקרים גם בדרום וגם בכל מיני מקומות, יישובים בארץ שבעצם

בכנסת, אבל אני רוצה להגיד לך, יש זמן לכל דבר

כעת, כשאתה רואה שאנחנו חוטפים כאלה מכות מהאויב,

לא ייתכן,

גם אנחנו חוטפים.

בינתיים לא חוטפים שום מכות. בצד

חברת הכנסת קרן ברק,

חברת הכנסת שרן השכל,

חבר הכנסת אלי אבידר,

בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, אדוני סגן השר,

איננו, חבר הכנסת משה ארבל, איננו, חבר הכנסת ניצן הורביץ, איננו. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה.

נלחמים באויבי

ובזמן שאזרחי ישראל נתונים למתקפות טרור נפשעות של טילים ואלימות פנים-מדינתית, במה עוסקים במשרד החינוך? במשרד החינוך עסוקים בהנדוס תודעת ילדי ישראל. אדוני, מסמך של משרד החינוך בשם "למידה בשעת חירום, דגשים פדגוגיים וארגוניים", נושא את התאריך של יום

אדוני היושב-ראש,

צריך לשים דגש על זכותנו על הארץ

אני מבקש להקריא מכתב איום שהגיע לידיי ונשלח לכתבת שאני חולק עליה ועל דעותיה ברוב-רובם של המקרים,

אותה,

חלילה,

בימים אלה אנו קוצרים את פירות השנאה שאחרים זרעו. מאז כניסתי לכנסת ביקרתי לא אחת עיתונאים שפעלו,

בחוסר אחריות, לא בשל חוסר

על סדר-היום, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)

התשפ"א 2021, החלק

משורש. זה אומר שכל מי שהיה שותף באירוע אלים,

צריך לפעול לביטול אזרחות ולמנוע זכויות, הרבה דברים מאוד משמעותיים, כמובן, עונשים, כלא וכל מה שקשור לזה. אבל אסור לנו להכליל. אנחנו חייבים להפריד ולהתייחס לכל אדם באשר הוא אדם.

אנחנו עדיין נאלצים לשמר חלק מההגבלות, בעיקר בנושא אירועים המוניים,

אבקש את תמיכת המליאה בתקנות אלה. תודה רבה לסגן

לא בטוח להסתובב ביישוב ישראלי בלב הארץ? אתם לא מוכנים שחייל מילואים יצא עם הנשק הביתה מחשש שמא הוא יצטרך להגן על

נראה לי שהדרך שבה מתקבלות ההחלטות האלה היא דרך שצריכה לעשות חשיבה מחדש, ואני

תזכורת חשובה שלמרות ההישג הגדול בתוכנית החיסונים ולמרות העובדה שאנחנו באמת אט-אט חוזרים לשגרת חיים מבורכת בישראל, אנחנו עדיין נמצאים בעיצומו של משבר בריאותי וכלכלי לא

כך עשתה הנהגת הקרן הקיימת לישראל, אחת מן הזרועות המפוארות של התנועה הציונית, כך

כך עשתה אתמול חברת סלקום, אחת מן החברות המובילות בארץ, שקראה לעובדיה להפגין את המחויבות